אני פותח את ישיבת ועדת העלייה, הקליטה והתפוצות. על סדר היום תמיכת משרדי הממשלה באמנים עולים. הדיון מתקיים לבקשת חברת הכנסת טלי פלוסקוב, חברת